את השאלה ואורבך ישמע אותה. השר לא יחכה לאף אחד. אחת משתיים, כבוד השר, השואל לא נמצא פה, אני יכול לקרוא את שאלתו, אלא אם

כבוד השר, בבקשה, אדוני. הטרחת את היושב-ראש, אורי.

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, צה"ל אינו עושה

עושה שימוש בדיעבד כדי להשיג תוצאות מדיניות רצויות למדינת ישראל בהליכים משפטיים, אחרי שהם הסתיימו או אולי תוך כדי, כדי להפגין שאצלנו מתנהל משפט צדק ואנחנו בודקים את עצמנו, או שכל ההליכים

רבה. אני מזמין את שר החקלאות ופיתוח הכפר, השר שלום שמחון, לעלות ולענות על שאילתא דחופה של ממלא-מקום יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יצחק וקנין, שמבקש לשאול

בנוסף פנה משרד החקלאות לשר האוצר בבקשה להוריד את שיעור המכס מ-90 אגורות לאפס. זה המקום לציין כי שיעור המכס הקיים זניח ושולי ביחס למחירים בשוק

השנייה, קיימים מחסור ועליית מחיר: בירקות, בכרוב ובמלפפון קיים מחסור מסוים בעקבות גלי החום, אולם עליית המחיר והשלכתה על השוק המקומי נמוכות יותר מאשר בעגבנייה. כמו

במסגרת ביטוח

בבקשה, חבר הכנסת וקנין. אדוני היושב-ראש, אדוני שר החקלאות, נאמר לי על-ידי ארגון מגדלי הירקות שאחת הבעיות, שגם משליכה על התוצאה שאנחנו רואים אותה לפחות במחיר

בו את מתקני ההתפלה ואת המתקנים להשבת קולחים, ומצד שני לצמצם את מספר העובדים הזרים בחקלאות או בחקלאות הישראלית, לא יכולה שלא לבוא לידי ביטוי במחירי העגבניות

שמתפילים את המים, 70 מיליון קוב נשפכו לים. 70 מיליון קוב, כי לא מצאו להם פתרון.

הרב,

אני ידעתי את הדברים והבאתי אותם לידיעת החברים בוועדה,

ואני חושב שהדבר הזה צריך להדליק נורה אדומה. למרות הכול מעלים את מחיר

אפשר להזרים גם חצי מיליון כדי לשמור על המערכת, כדי שתהיה בסדר. אבל היה אפשר לתת 2.5 מיליון קוב לחקלאים ברמת-השרון, ולא אמרתי פה לא מושב ולא קיבוץ,

יש לי עוד שאלה אליך: בכל אופן, אתה שר בכיר בממשלה, ונושא הדיור של הזוגות הצעירים, של דיור בר-השגה, מאוד יקר

הבן-שיח שלנו, שאתו אנחנו מקיימים את השיח, וכאן הוקמה גם ועדה לעניין הזה, זה מערכת הביטחון, משרד

שהיא תיענה היום,

אני מבטיח לחבר הכנסת ברכה.

הרי הוא לא יכול לענות אם הוא לא נמצא פה, לאדוני אין הצעה יותר טובה משלי. אנחנו נמתין,

במסגרת הדיון הוצגה בפני המבקשים חלופה

כפי שכבר אושר להם בעבר. כמו כן, הוסבר להם בנוגע לקיומן של התרעות על אפשרות להפרות סדר

התשובה. הוצע להם ציר חלופי. נכנסו ידיעות מודיעיניות ששנינו יודעים מהן. אחת הידיעות, או

בדרך כלל היא מאפשרת גם את קיום התהלוכות אם אין סכנה לציבור. לגבי בתי-המשפט, או בית-המשפט העליון, או בג"ץ, שאתה טוען, על-פי רוב בית-המשפט העליון קיבל את עמדת המשטרה. התמודדנו עם זה ובדרך כלל ההצעה החלופית שהמשטרה הציעה, גם בירושלים, גם באום-אל-פחם,

רשות האוכלוסין בהתאם לקריטריונים ולחוק. נוסף על כך, על-פי חוק זה פועלת ברשות האוכלוסין ועדה מייעצת לשר הפנים לטיפול במקרים הומניטריים מיוחדים, חריגים, של איחוד משפחות.

בחודש יוני 2002. אנשים שהתחתנו עוד לפני כן עדיין עוברים את הפרוצדורה הזאת, שלא נגמרת, מסע הייסורים הזה שלא נגמר. השאלה היא: האם אדוני השר לא יורה לאנשים במשרדו, שלפחות לאלה שהחוק לא חל עליהם, להאיץ את הטיפול בעניין של

לעבור כדי לקבל את האזרחות הזאת? שאלה טובה.

בוודאי, מה זה? בוודאי. אדוני היושב-ראש, לגבי השאלה הראשונה, אני רוצה שאחד יגיש בג"ץ למה לא נותנים לו

בכל חוק ההגירה. שר המשפטים מרכז את הוועדה, ואני חבר בצוות הזה. יש מדדים רבים לכל עניין ההגירה באופן כללי, וגם מאיו"ש. הוועדה בתהליך מאוד מתקדם של

אני לא נתקלתי בבעיה,

מה היה לפני התקנה ב-2002. אתה יכול לבוא ולהגיד שאתה מבטיח שאתה תטפל בנושא הזה בהתאם לחוק? קודם כול, אני עובד ומטפל אך ורק בהתאם לחוק. שנית, אם יש, לא, אחרת, לצערי הרב, עשר

נקרא "לא", והם קוראים לזה סחבת,

אלא אי-אישור בשלב הזה.

אני לא נתקלתי בבעיות מיוחדות בכל מה שקשור לדרוזים ברמת-הגולן. לא היתה אלי שום פנייה שיש עיכוב כלשהו או אי-אישור או איזו

תודה רבה. אני מאוד מודה לסגן ראש הממשלה על הנושא החשוב הזה, וגם לחבר הכנסת ברכה. כמובן אתם יכולים לעשות

הזה עובר סבל רב,

אובדן חירות בוודאי, השפלה, אובדן זמן וגם הפסד של השתכרות פוטנציאלית, בעיות בעבודה, כי הסטיגמה, איך שלא יהיה, כבר קיימת, האיש הזה

המשטרה להמציא מכתב

אדוני היושב-ראש, מה מבקשים?

כאשר מעבר לכל ספק האיש שנעצר, גם אם נותנים לו פיצוי

חש מתוסכל. שאלתי את ההורים, מה אתם חושבים שיכול לעזור לו? אמרו לי: רק מכתב: "סליחה,

לא רוצים כסף, לא רוצים שום דבר,

על מה המשטרה עומדת על הרגליים האחוריות שלה

היא עוצרת כשיש אולי חשד סביר, אבל בסופו של דבר, אחרי שהמשטרה ביררה, ומעבר לכל ספק, לא רק מחוסר ראיות, חוסר אשמה, זאת אומרת, הדבר הוא מוחלט,

נמצא כחוק, 1,000 שקלים ללילה. אני חושב שיש פה מידה של הגזמה, ואנחנו צריכים בחקיקה הזאת לומר: פיצוי סמלי. אני לא אומר שהמשטרה, חלילה וחס, עשתה את זה באופן מכוון,

על הצעת החוק. לאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה. אם הממשלה לא מסכימה, כמובן יעמדו לרשותו

אפשר לעשות זאת בתקנות, אבל את זה רק הרשות המבצעת יכולה. הואיל והיא לא עושה תקנות, אני רוצה לעשות את זה בחוק.

אמרתי אולי,

ולתבוע אותם, וזה בדרך כלל מה שקורה לאנשים,

אף אחד אין לו הכוח הנפשי לעמוד ולתבוע. לכן אני בא ואומר, יפה

לא, אם זאת הצעה לסדר-היום,

אם זאת הצעה לסדר-היום תוכל להגיש עוד פעם,

חבר הכנסת נסים זאב, אני הבנתי שהוא מסכים

אין נמנעים. אני קובע שההצעה נתקבלה והעניין יועבר לדיון בוועדה, כהצעה לסדר-היום. הוועדה הייעודית

או, מה שהחוק שאני מציעה מדבר עליו זה שכל הריסה, כשבית-משפט קבע שבנייה אינה חוקית ויש להרוס אותה, תתבצע על-חשבון העובר על החוק.

כמו שהוא אומר. עכשיו,

אומרת, יש גם שור שנגח. את אומרת שבעצם הרשויות לא פועלות כפי שנדרש מהן,

החוק לא מבחין, החיים יבחינו.

אני מציע לכנסת שהמנגנון שבו מטילים קנס על

תודה רבה לחבר הכנסת אורון. בבקשה, חברת

עכשיו אני רוצה להגיד לך, את הבנייה הבדואית אולי קל להרוס,

שכשאנחנו אומרים, וזה לא משנה איפה, בכל מקום. אם יש בנייה קשיחה

הגרים ביהודה ושומרון, לא נכון, הוא לא חל? אתה מקבל היתר בנייה, זה נכון, מהמושל הצבאי? אבל כל העבירות האזרחיות והפליליות,

חברי הכנסת,

פה תוקף אתכם חיים אורון, אבל אני מודיע לכם

תודה רבה.

רק רציתי, כי בעניינים אלה אתה ואני מסכימים בכל מה שקשור לנושא האינטלקטואלי. תודה רבה. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. ובכן,

שכולים, הורים לילדים שנהרגו כשירדו מרכבי ההסעה וחצו את הכביש לפני הרכב, כאשר נהג הרכב שבדרך כלל זה רכב גבוה לא ראה אותם מתנייעים ומתניידים על הכביש עם הילקוט על גבם והמשיך בנסיעה ודרס

מחזיקה בידי העתק של סיקור מקרה טרגי שקרה ממש לאחרונה, וזה לא המקרה היחיד כמובן, של ילדה בת שבע שנפגעה על-ידי רכב הסעות,

אבל אני אומרת לכם שבשנה האחרונה, ובכלל בשנים האחרונות, הפתרון הטכני הזה, לצערי

ברשותך, אדוני היושב-ראש, רוצה לומר שאנחנו מתקרבים,

בנובמבר מתקיים יום לבטיחות בדרכים, ויש כמה וכמה הצעות חוק של כמה חברי כנסת בנושאים הללו.

אני ערה לכך ששר התחבורה מקשיב לדברי, והבעיה לא באה מצד משרד התחבורה, היא באה מצד האגף המשפטי, ואני פונה לשר

על הכביש. לכן אני מקווה מאוד שכשאביא את ההצעה הזאת לוועדת

אני רוצה להודות לוועדה שבמקרה הספציפי הזה, של מראות צד, אנחנו

אנחנו מדברים כאן על תלמידים, על נערים ונערות, על ילדים וילדות, בהחלט אני רואה בזה חשיבות רבה. גם בעובדה שהכנסת עוסקת בנושאים האלה אני רואה חשיבות רבה,

הכנסת לוין יחד עם חבר הכנסת משה גפני הצעת חוק בעניין ביטול נציב הדורות הבאים. חבר הכנסת לוין, רק, אדוני

הממשלה מבקשת להתייחס? בבקשה, היא יכולה, גם אם היא אמרה לי שאין עמדה כי הנושא הוא של

מ-100 ארגונים, כולל התאחדות הסטודנטים הארצית וארגוני הסטודנטים באוניברסיטאות השונות,

כולל הקרן הקיימת, "חיים וסביבה", החברה להגנת הטבע, "אדם טבע ודין",

כל התנועה הסביבתית מתנגדת למה שקורה פה. עכשיו, אדוני,

פשוט נרשמתי לפניו, שחשוב כאן להדגיש שני דברים.

אדוני, אני יודע שאתה מאוד רגיש לסוגיה הזאת כלפי כל מיני דברים שעולים

שזה יהיה בבחינת עיכוב חקיקה פרטית, והדברים נדחו מכול וכול. שוב, טוענים, ואדוני טען את זה, ואחרים, שיש חפיפה בין הנציבות, או בין הגוף המייעץ

בהחלט היו אנשים אשר ביקשו ממני בזמן כהונתי, וכאשר בא חוק פינוי-פיצוי, לבקש לדעת מה עמדתו של נציב הדורות הבאים. וכמובן אז התחלנו לראות שהחוק מורכב מדברים אשר

כרגע עומדת עתירה לפני בית-המשפט הגבוה לצדק,

אפשר לשנות. אני רק אומר לך. כל הדברים שאתה אומר, אני מעריך אותם אבל אפשר

צריך לבטל בוודאות סעיף אחד. שמע, אדוני. אבל למה להביא הצעת חוק כזאת היום לכאן?

איזה דבר שהוא פופוליסטי מבטלים דבר חשוב. עכשיו, הרי מהו מוסד נציבות הדורות הבאים?

אדוני, אני באמת אומר לך כאן דברים, וזה לא רק בשמי, אני מבטא כאן קול רחב.

חבר הכנסת ניצן הורוביץ, היות שאני הייתי גם בחקיקת החוק וגם ביישומו,

אני פשוט רוצה לתקן אותך מבחינת העובדות. אבל אני מקדים ואומר כך: דיברו אתי מארגוני הסביבה, ודיברו אתי מארגוני

אלא יש נציבות? יש נציבות, בוא נשב בלשכת יושב-ראש הכנסת, נציגי כל הסיעות,

אם אין נציב, אין חוק. לבוא ולהגיד היום, ואני לא מדבר על העלות הכספית, מכיוון

והוועדה תדון בכל אותם דברים שחבר הכנסת לוין עסק בהם. בשלב זה אנחנו מבקשים לבטל את החוק. הוועדות יחליטו באיזו דרך ובאיזו

היא שאני גאה לעמוד פה ולהציע הצעת חוק שדווקא באה מתלמידים. במקצוע האזרחות 20% מהציון הם מה שמכונה "המטלה הביצועית". אני ביקרתי בבית-ספר תיכון

ברבים, ברוח העקרונות הדמוקרטיים. אדוני היושב-ראש, אני יודע שהתחום הזה הוא לא פשוט, הוא רגיש מאוד. חברי הכנסת. חבר הכנסת מג'אדלה. חברי הכנסת, נא לשבת,

אי-אפשר פה לנהל דיון

בבקשה. שכחתי לציין שהצעת החוק הזו, היו לפניה הרבה הצעות חוק בכנסת, אחת מהן הצעת חוק של חבר הכנסת יואל חסון, שהיתה, לא, לא. זו טעות, סליחה, אז טעות. בסדר, אולי תהיה לך הצעה

התגובה. לבסוף, ההצעה מבקשת שמפעילי האתרים והמגיבים ייקחו אחריות לתגובות המועלות באתרים, ובמידה של עבירה על החוק הם עלולים להיענש על-פי חוק. אדוני היושב-ראש, היו

לעודד את זה, אבל אנחנו היום גם צריכים להגן על אלה שמושמצים, שמסיתים נגדם, או נגד אלה שדרך תגובות רוצים להסית לגזענות ולאלימות. זה מה שאנחנו רוצים. הדבר הזה מחייב חקיקה.

אחרות זה אולי עובד יותר טוב, אצלנו זה קצת בעייתי. אבל בכל זאת, בהצעה הזאת יש איזה היגיון,

המשפטים.